שלום לכולם, היום יום שני, א' בחשון

נדון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף

אני מצטער, באמת אני מצטער שהיינו צריכים לעשות חלף

זו לא שכונה, זו הכנסת. הצעת החלף הזו באה במקום התשלום הקבוע כפי שקבע החוק ובמקום ההגדלה הקבועה בקצבאות הנכים שהוא מורה עליה. אני מקווה שאחרי החלף הזה החוק יבוצע וקצבת הנכים תעלה במטרה להגיע לאן שאנחנו רוצים שהיא תגיע, לפחות לשכר המינימום במשק. כולי תקווה שזה מה שיקרה. אדוני, מנכ"ל הביטוח הלאומי, אנא הסבר את העניין. כבוד היושב-ראש, ההסכם כאן הוא חד-פעמי, הוא אינו נמצא בבסיס התקציב מכיוון שאין תקציב למדינה. לטובת ההסכם שריינו 940 מיליון שקלים. הפרטים שלו גובשו ביחד - - - הפעימה הייתה צריכה להיות כמה?

לדעתנו, ב-1 בינואר 2020. כמה כסף?

היה אמור להיות מחולק מיתרת שני המיליארד, מאה מיליון שקלים. למרות שאגף התקציבים טוען שנותרו רק כמיליארד ושבע מאות מיליון שקלים. זה היה אמור להיות מחולק לחצי חצי. אנחנו טוענים למרות מה שכתוב - - - אז במקום מיליארד וחמישים מחלקים עכשיו 940 מיליון? 940 מיליון שקלים כרגע. זה נעשה בעצה אחת ובתיאום עם משרד העבודה והרווחה, הביטוח הלאומי ונציגי ארגוני הנכים. אין כאן מצב שקיבלנו את כל מה שרצינו וחשבנו שנכון וראוי לתת, אבל בנסיבות העניין זה המתווה הטוב ביותר שעומד על הפרק. יש תוספת לקצבת הנכים בין 114 שקלים ל-190 שקלים, תלוי ברמת הנכות של הזכאים. יש תוספות למי שזקוק - - - לחודש? לחודש. כרגע זה אמור להיות - - - וזה ישולם מענק - - - אני מסביר, זה אמור להיות על כל שנת 2020, כאשר תהיינה שתי פעימות. פעם אחת עבור עשרה חודשים במצטבר ופעם אחת עבור חודשיים. אנחנו עושים את הכול כדי לבדוק את האפשרות לשלם את פעימת עשרת החודשים ב-28 בחודש זה ואת היתר,

לא בחודש הבא, בדצמבר. בדצמבר, סליחה. בדצמבר לגבי נובמבר ודצמבר גם יחד. יש כאן את כל המרכיבים והם מפורטים בפניכם. יש סקטורים שקיבלו תוספת משמעותית מאוד, בעיקר אלו הזקוקים לעזרי נשימה. סכום יחסית משמעותי שיסייע בידם ביום-יום. לגבי ההחלטה כרגע, להבדיל ממה שהיה בפעימה הראשונה והשנייה שאוחדו ביחד, התוספת היא אחידה גם לאלה שנמצאים במסגרת שנות העבודה וגם לאלו שנמצאים מעבר למסגרת זו, האזרחים הנכים הוותיקים. אם מישהו רוצה עוד פרטים נוספים - - - לא, אתה אמרת מה יש כאן. אני רוצה לדעת מה אין כאן. - - - אוסאמה, אני לא זוכר שביקשתי ממך לעזור לי. מה אין כאן, מי מציבור הנכים נפגע, זה מה שאני רוצה לדעת. כבוד היושב-ראש, אקדים ואומר שהנושא הזה כנראה יקבל מענה במסגרת תקציב לשנת 2021, כאשר יהיה כזה.

אוסאמה, בסוף אני אגיד שאתה אמרת לי להגיד את זה, אז תירגע. אני מסביר: הסקטור שחשבנו לנכון שצריך גם כן לסייע בידו זה לגבי אלה שיש להם 40% נכות בגין כשלים קוגניטיביים, אותם אזרחים שנמצאים בהגדרת מש"ה, אתה יודע את זה, מדובר במגבלות שכליות התפתחותיות. אנחנו מקווים שזה יהיה בשנת 2021. כרגע אי-אפשר היה לתת להם את התוספת שחשבנו שראוי לתת להם אותה. אדוני, עד כמה שאני מבין מהפניות, 90% מהילדים אין להם מענה במתווה שהצגת. 90% מהילדים הנכים אין להם מענה. אין תוספת כאן.

אין מענה ל-90% מהילדים הנכים. למי עוד אין מענה. לכל הסקטורים רצינו עוד דרגת נכות אבל עוד פעם, הדבר לא עלה בידנו בגלל מגבלות התקציב שעל הפרק. אני עדיין אומר, אנחנו נמצאים בדין ודברים עם משרד האוצר, אני מאמין שיהיה לאותם סקטורים שאינם מופיעים כאן כמי שמקבלים תוספת במסגרת

כמה ילדים נכים יש? כ-74,000 ילדים נכים. לכמה ילדים נכים אתם נותנים מענה? כ-10,000. זאת אומרת ש-64,000 ילדים נכים לא מקבלים מענה. שפיגלר, מדובר ב-490 שקלים?

זו תוספת מקסימלית של 190 שקלים - - - זה לא מדויק. רגע, 10,000 ילדים מקבלים מענה? שפיגלר, למה השר"מ לא מוזכר? שר"מ מקבל כמו שסיכמנו, אייל. מי אדוני? אני איש קטן ופשוט? איך קוראים לך? אייל כהן. אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור. פשוט לא נגעו בנושא אז שאלתי מה קורה עם זה. איזה נושא? של השר"מ זה גם לא מקבל? הוא אומר שכן, אז אין בעיה. פשוט לא הזכירו את זה. מאה אחוז. אני שאלתי מה לא מקבל, מה מקבל, עזוב אותי. מעניין אותי מי לא מקבל. סליחה. זהו, זה רק הילדים? אני מבין ש-50% מהילדים לא מקבלים. 90% מהילדים לא מקבלים. התכוונתי לאחוזי נכות. מעל 40%. אדוני היושב-ראש, אני אשמח לחדד את הנושא. מי ישב מול הביטוח הלאומי מנציגי הנכים? אנחנו, אנחנו. החקיקה הזו מקובלת עליכם? כן, כן. בנושא הילדים, עמותת אהב"ה צריכה - - - מול האוצר. אני נפגשתי עם כל מי שרק ביקש להיפגש מנציגי הנכים. אבל מה עם נציגי הילדים? אלי"ן זה נציגי הילדים. הבנו, עורך דין איתן פלג, בבקשה. אני עורך הדין איתן פלג, אני מסייע ללי"ן בהתנדבות. אני רוצה ממש בקצרה להסביר: במקום שיהיה היום יום חג של העלאת קצבאות לכל הנכים, לילדים - - - מאיפה אתה יודע שזה לא יהיה? אני מדבר על המצב כרגע. אז תן תיאור מצב ובלי הפומפוזיות. אנחנו לא צריכים את זה. אדבר לעניין: אני רוצה לומר לאדוני, אין נכה קל, יש נכה קשה, קשה יותר, והכי קשה. אני מדבר כרגע על הדרגה של 100% שזה 44,000 ילדים שהם בדרגה של 100% נכות. בפעימה הראשונה, אדוני, הם קיבלו אפס,. כל הנכים. אני שמח שקיבלו 30% 40% העלאה, הילדים הנ"ל קיבלו אפס. עכשיו, באו ההורים של אותם ילדים וחיכו לבשורה בפעימה השנייה, הבשורה היא ששוב אפס. אני לא מבין איך נייר כזה הגיע לידי עריכה, איך כתבו - - - אני מבקש לתת לילדים הללו גם כסף וגם מסר שרואים אותם. מאה אחוז, תודה. עוד משפט אחד, ברשותך. גם הילדים של 50% לא מקבלים הפעם כלום, מדובר בנכים קשים, בפעם שעברה הם קיבלו 150 שקלים שזה לעג לרש. את שתי העוולות הללו חייבים לתקן. כמה ילדים כאלו יש. 20,000. אז זה עולה לכדי 30 מיליון שקלים. זה לא לעג לרש, זה לחודש. בוא, עורך דין יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל להביא את ה-30 ל-360 מיליון קשה. אדוני, כולם צריכים לקבל. זה משהו אחר. מנכ"ל הביטוח הלאומי, בבקשה. עורך הדין פלג אמר שלא קיבלו בשום פעימה. בפעימה הראשונה והשנייה, שבמקרה היושב-ראש היה אז שר העבודה והרווחה, דאגת בצורה נחרצת לתת לילדים את החלק מתוך סך הכול. הם קיבלו 50 מיליון. אנחנו עדיין אומרים שצריך לעשות את זה גם כעת, כנראה שזה יהיה בשנת 2021 אלא אם כן יוחלט אחרת. הצעת חוק זו לא תצא מפה היום אם כל הילדים לא יקבלו.

אני אומר לך, לא תצא מפה.

אנחנו לא נאפשר. חסכת לכולנו את השאלות. אנחנו נקריא את ההצעה, אם לח"כים יהיה מה להגיד הם יגידו. סביר להניח שהאוצר מבין שגם הילדים צריכים לקבל.

היושב-ראש, אנחנו מברכים על הצעת החוק הזאת. העלנו בוועדה את העניין הזה של הפעימה השנייה והשלישית. בגלל שאין תקציב אז בעלי המוגבלות לא קיבלו את מה שהיו צריכים לקבל כבר בתחילת השנה. אנחנו כבר בסוף השנה ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא. טוב שעכשיו נותנים להם מענק של עשרה חודשים. אני הייתי אומר שאם אנחנו כבר, בשביל מה שיתנו עכשיו על עשרה חודשים. אם זה מענק, תנו להם. הנקודה העיקרית, וגם חברתנו היבא שהגישה הסתייגויות בשם הרשימה המשותפת - - - עוד לא הגענו להסתייגויות.

היא הכינה את ההסתייגויות, ואתה כבר העלית את העניין הזה של הילדים הנכים. לא יעלה על הדעת, ואנחנו מסכימים - - - לא יהיה חוק אם לא יקבלו. אם הפעימות היו - - - עלי מהאוצר, למה לא משלמים הכול בפעימה אחת? שלומי, אתה רוצה להתייחס לזה? בהסדר הנכים הקודם שעוגן בחוק, בסעיף 220ב, כמדומני, נאמר שזה ייעשה בשתי פעימות. אבל - - - אוסאמה, אני אוציא אותך. אנחנו חשבנו שזה יכול להיעשות רק בפעימה אחת, אבל ארגוני הנכים רצו דווקא להקדים את התשלום. אבל למה שלא תהיה פעימה אחת באוקטובר? כיוון שהזכאות מבוססת על זכאות לתשלום גמלה. אני לא יכול היום לדעת מי יהיה זכאי בנובמבר דצמבר. תקשיב, מי שאין לו רגל, בחודשיים האלו היא לא תגדל. מקסמום, אם אחר כך הם ילכו לעולמם אתה תדע להוריד את החודשיים, ואם יהיו נכים חדשים שייכנסו אז תדע לתת להם את החודשיים. אבל במקרו, למה פעמיים פעילות? גם לך זה יחסוך כסף, לך במהלך אחד, הם יקבלו את הכסף שנה מראש אחרי שהם קיבלו עשרה חודשים יותר מאוחר, לך זה יחסוך כסף כי תעשה פעולת מחשב אחת. זה היה ב-1 ביולי 2018 כזכור לך, איחדו את הפעימה הראשונה והשנייה.

לגבי אלה שהיו אחרי ה-1 ביולי נתנו ב-1 ביולי, ללא שום קשר למצבם לאחר מכן. הביטוח הלאומי יעשה את הכול, אם תתקבל החלטה, לאפשר להעביר את כל הסכום עבור 12 חודשים בפעם אחת. כבוד היושב-ראש, בסופו של דבר החוק נכתב ככה כי - - - אבל אנחנו לא בחוק. המחשבה הייתה לתת את המענק רק בדצמבר, כי אז יש לך את תמונת הוודאות על כל השנה. מכיוון שרצינו לתת את המענק כבר באוקטובר, אם אתה נותן אותו עכשיו שנתי זה אומר שנגיע לצורך בקיזוזים אם חס-ושלום - - - אתה שמעת מה אמר הביטוח הלאומי, כשאתה היית במערכת הביטחון היה פה מישהו אחר ברווחה. את המענק הקודם נתנו בפעם אחת. לדעתי זה יעשה בלגאן, זה יגרום לזה שאתה משלם לכולם בבת-אחת ואם יש מישהו שנפטר אתה פתאום צריך לקזז, אתה לא רוצה להגיע למקום הזה. במקום זה - - - אבל זה היה וזה עבד טוב. כבוד היושב-ראש, מה שקורה פה זה שבפעם הראשונה הם מקבלים על עשרה חודשים בסך הכול - - - כמה עולה להפעיל את המערכת בפעם השנייה? אני לא יודע לתת על זה תשובה. כמה מיליונים זה עולה? זה לא עולה מיליונים. כמה זה עולה, 20 שקלים? מאיר, אתה מקשיב? זה תפעול שוטף של המערכת. כמה עולה שורת מחשב? כבוד היושב-ראש, לא התכוננתי לשאלה כזו. עלי, אנחנו מודים לך על זה שהסכמת שזה יהיה פעם אחת.

היושב-ראש, בסופו של דבר אני חושב שזה מסוג הפעמים שאתה בא לברך ויוצא מקלל. מה הבשורה פה? זה מענק לעוד חודשיים שמקבלים אותו בעוד חודשיים, עשרה חודשים גם ככה מקבלים בפעימה הראשונה. אתה תייצר בירוקרטיה וזה רק נזק. אתה מעדיף בפעם אחת או פעמיים? בפעם אחת זה עדיף, מדברים שאולי מישהו - - - - - - וזה יהיה 190 שקל החזר - - - עזוב, עזוב אותך. אדוני, אני חנן טל, מנכ"ל ארגון "נכה לא חצי בן אדם". הייתי רוצה להגיב על שלושה דברים: הפעימה של 2020 בצורת מענק היא לא 940 מיליון שקלים אלא מיליארד ו-24 מיליון. הסיבה לכך היא בגלל שהוספנו את ה-Disregard החל מה-1 ביולי. כמה היא? מיליארד ו-24 מיליון. 940 מיליון ועוד 84 מיליון של ה-Disregard. מכאן שלא הייתה לנו התנגדות, כי המספרים הם מעוד טובים למה שלטענתנו צריכה להיות הפעימה הבאה או מסגרת התקציב לפעימה הבאה. לגבי הילדים הנכים: יש שלוש קבוצות של ילדים, 50%,

188%. 188% מהווים כ - - - את הילדים גמרנו כבר. אני רוצה להסביר את ההיגיון שעמד מאחורי זה. עזוב את ההיגיון, זה לא מעניין. לגבי המענק בשתי פעימות: מבחינתנו חשוב יותר מכל, ואנחנו מאוחדים בזה, להעביר את הדבר הזה עוד היום. אנחנו מקווים שזה יעלה להצבעה כי אם לא זה לא ייכנס לחשבון הנכים עד לסופו של החודש. אם תדבר פחות זה יעבור היום, אם תדבר יותר זה לא יעבור היום. שתי הפעימות מקובלות עלינו, לפחות במתווה הזה. אז הם יקבלו עוד חודשיים עוד פעימה רטרואקטיבית, זה מקובל עלינו. מר דורון, בבקשה. אני יושב-ראש ארגון נכי הפוליו וארגון היל"ה, וחבר בהנהלת פורום ארגוני הנכים. אני קודם כל מודה ליושב-ראש הוועדה על כך שאתה לוקח את הנושא של הילדים ופועל לכך שכולם יקבלו את אותו הסיוע. אני מברך על כך שאתם עושים את זה, וצריך לדאוג שכל הילדים יקבלו את הסיוע, תודה רבה. מאה אחוז. נתי ביאליסטוק, בבקשה. העיוורים מקבלים כמו כל הנכים בהסדר הזה. אין לנו טענות למתווה שהוצג. ככל שהוא יעבור כלשונו אנחנו מסכימים איתו. העניין של הילדים בהחלט יש צדק, אני מזכיר שאחד הסעיפים האחרונים בחוק אומר שהאוצר ישפה ב-940 מיליון שקלים. אם האוצר יכול לשפות ביותר זה מבורך, אם לא, ורוצים להוסיף לילדים, יכול להיות שלביטוח הלאומי יש את האפשרות. אתה אל תדאג לאוצר, אמרת את מה שאמרת, תודה רבה. עלי, אנחנו הולכים על מענק אחד. אני מציע שלא, זה רק יעשה סיבוך. היושב-ראש, ברשותך - - - לך לגורמים שלך ודבר איתם, אנחנו הולכים על מענק אחד. אבל אם מענק אחד יעכב את התשלום זה לא טוב. אנשים די לחוצים בכסף בגלל הקורונה. סליחה, תן לי לנהל את הדיון. שלא יעכב את המענק. תן לי לנהל את הדיון איך שאני חושב שצריך לנהל אותו. אלכס פרידמן,

בוקר טוב, אלכס פרידמן, יושב-ראש עמותת "נכה לא חצי בן אדם". חנן אמנם התייחס אבל אני רוצה להבהיר: בנושא של הילדים, שלא יראה כאילו פספסנו את הילדים, אין מצב כזה. 50% קיבלו בפעם הקודמת, הצעת הצוותים המקצועיים הייתה לתת תוספת משמעותית בדרגות הגבוהות, זה מה שעשינו וגם, להבנתנו, שר האוצר כן מתכוון לתת לכל הילדים. זו נקודה חשובה שחשוב להבהיר אותה. בפעם הראשונה יושבים כאן מאוחדים כל ארגוני הנכים. מי כמוך יודע כמה זה לא פשוט. אנחנו מברכים על החוק הזה, עבדנו עליו בשיתוף פעולה. חשוב ביותר עבורנו שהוא יעבור היום. אנחנו פונים אליך כדי שזה יקרה. נקודה אחת שכן מדאיגה אותנו, ושיתפתי גם את עלי בינג, חשוב לנו שהמענק הזה יהפוך להסדר קבע ברגע שיעבור תקציב 2020,

בשבי ל לסיים את הסגה הזו

שתי בקשות ממך,

אתה יכול לצאת ולדבר עם הממונים עליך, נעצור את הדיון לצורך כך, כולם רוצים לגמור את זה היום. 64,000 ילדים לא מקבלים, 10,000 ילדים מקבלים. אני רוצה שכל ילד יקבל מענק של 1,000 שקלים על השנתי, אני רוצה את הכול במענק אחד. יש פה שתי דרגות אבל, אדוני. כולם יקבלו אותו דבר, כל אחד יקבל 1,000 שקלים.

נצא להפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:10 ונתחדשה בשעה 12:17. ) אני מחדש את הישיבה, צהריים טובים לכולם. אנחנו לא מצליחים בכל דבר, חלק הבאנו וחלק לא הבאנו אני רוצה להבהיר ש-1,000 השקלים לילד שביקשתי הוא מעבר לכל ההסכמות. כל מה שסיכמו שילד יקבל הוא

זה לא שכונה.

נו, אז מה, אז למה באתי? אתה רוצה שאני אוציא אותך? אני חייב להגיד לך את זה,

תבקשו ממנו לצאת. אמרת את מה שאמרת, זה בסדר.

מה שהאוצר לא רצה לתת לנו או לא יכול היה לתת לנו,

בסדר גמור.

כל הכבוד, זה לא קורה כל פעם שאחד מהליכוד אני לא יכול לערער עליו מהבחינה החברתית. אני חושב שבוועדה הזו חבריך לרשימה לא הצביעו נגד משהו.

מה שנעשה כאן מהווה הפליה בין בעלי מוגבלויות, פשוטו כמשמעו. שר האוצר ישראל כץ ושר הרווחה איציק שמולי הבטיחו לי באופן אישי שהילדים הללו יכללו במסגרת החקיקה בכנסת, כולל בהעברת החוק בקריאה הראשונה. המליאה אישרה את הקריאה הראשונה בשבוע שעבר ולמרבה הפלא הילדים האלה לא נכללו. למה זה קורה? ישנם כמה ארגונים של בעלי מוגבלויות במדינת ישראל. הם אלה שניהלו את המשא ומתן מול האוצר.

שלי ואף אחד לא מינה אותם לייצג את הבן שלי. גם ארגונים אלו וגם הממשלה הפלו בעלי מוגבלויות. אתם פשוט השתגעתם בהחלטה שלכם. תודה רבה, שמענו את דבריך, הבעת אותם בצורה ברורה. נעבור להקראה.

כמו שנאמר כאן כמה פעמים, מדובר בהוראת שעה. ההעלאה הזו היא רק לחודשים ינואר דצמבר 2020, לא מדובר בהעלאה קבועה. החל מינואר 2021, אם יגיע תיקון זה מבורך ואם לא, הקצבאות תהיינה כמו שהיה בעבר לפני התיקון. "הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218, הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020), התשפ"א 2020 תיקון חוק הביטוח הלאומי,הוראת שעה 1. בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), יקראו את חוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995‏,

(1)לפני כותרת פרק י' יבוא: "סימן ח': מענק חד־פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020 זכאות למענק חד-פעמי

ואם הוא זכאי ליותר מגמלה אחת כאמור, לצירוף הסכומים כמפורט בטור ב' בלוח ח'1א לצד אותן גמלאות בעד כל חודש שבו שולמה לו גמלה כאמור, למעט חודש שבו חלו לגביו הוראות סעיף 307." כלומר,

עכשיו אנחנו נסביר מה מקבל כל אחד, לפנינו הלוח שמפרט זאת: "(2)אחרי לוח ח'1 יבוא: "לוח ח'1א (סעיף 222ד) מענק חד־פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020 טור א' טור ב' סוג הגמלה סכום המענק 1. קצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 200(א) (בלוח זה, קצבה חודשית מלאה), או גמלת נכות לעולה המשתלמת לפי ההסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת ההפרש שבין 3,511 שקלים חדשים ובין קצבה חודשית מלאה 2. קצבה חודשית חלקית כמשמעותה בסעיף 201(א) סכום שיחסו להפרש כאמור בפרט 1 בטור ב' הוא כיחס שבין אחוז דרגת האי-כושר להשתכר ובין מאה 3. גמלה המשתלמת לפי הוראות סעיף 206א(ב) או גמלת שירותים מיוחדים לעולה המשתלמת לפי ההסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת כמפורט להלן: (1)מי שזכאי לגמלה בסיסית בשיעור הקבוע בסעיף 206א(ב)(1) 300 שקלים חדשים (2)מי שזכאי לגמלה בסיסית בשיעור הקבוע בסעיף 206א(ב)(2) 200 שקלים חדשים (3)מי שזכאי לגמלה בסיסית בשיעור הקבוע בסעיף 206א(ב)(3) 100 שקלים חדשים אדגיש שהשר"מ מקבלים את הסכום גם בגין השנה הבאה כמענק חד-פעמי. זה חלק מהסיכום שלנו עם ארגוני הנכים. חשוב לי שחברי הכנסת יכירו בזה שמדובר בסכום המלא שהם היו אמורים לקבל בשנת 2021. כבר השנה נתנו להם את כל הסכום שהם היו אמורים לקבל בשנת 2021. אנחנו מאוד מודים לכם.

"4. גמלה בעד ילד נכה לפי הוראות סעיף 222 או גמלה לילד עולה עם נכות לפי ההסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת, שמתקיים לגביה אחד מאלה: 490 שקלים חדשים (1)הגמלה היא בעד ילד התלוי בעזרת הזולת במידה רבה כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה "ילד התלוי בעזרת הזולת" בתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע 2010, אשר צבר בבדיקת תלות בזולת, הנמדדת בנקודות והמתפרסמת באתר האינטרנט של המוסד, 8 או 9 נקודות." יכולים להיות כאן בקבוצה ילדים שהם 50% או 100% מקצבה חודשית מליאה. אבל בבדיקת התלות שלהם הם קיבלו 8 9 נקודות. זו קבוצה שלפי מה שהסבירו לנו הצרכים שלה גדולים יותר ולכן המענק שלה הוא גדול יותר. הם יקבלו פעם אחת. אם בבדיקת התלות שלהם הם 8 9 וגם 188% הם לא יקבלו פעמיים 490 אלא פעם אחת 490 שקלים לחודש. "(2)הגמלה היא בסכום השווה ל-188% מקצבת יחיד מלאה. גם הם יקבלו 490 שקלים לחודש". עכשיו התוספת שהחולט עליה פה. שכל הילדים שלא מקבלים את הסכום הזה יקבלו מענק של 1,000 שקלים לשנה זו. מענק של 1,000 שקלים שהוחלט עליו זה יוצא 83.3 שקלים לחודש. לכן, זה צריך להיות כתוב כך: "גמלה, כאמור ברישא של פרט 4, בסכום השווה ל-50% או ל-100% מקצבת יחיד מליאה, ולא משולמת עבור ילד נכה כאמור בפרט 4(1)".

כי מי שמשולמת אז הוא אמור לקבל 490 שקלים בחודש וזה סכום גבוה הרבה יותר. כל הקבוצה שאמרתי עכשיו הם יקבלו 83.3 שקלים חדשים. נמשיך בהקראה: 5. גמלה נוספת לנכה לפי הוראות סעיף 251 המשתלמת למי שבתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק שולמה לו קצבה חודשית מלאה. ההפרש שבין 3,511 שקלים חדשים ובין קצבה חודשית מלאה 6. גמלה נוספת לנכה לפי הוראות סעיף 251 המשתלמת למי שבתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק שולמה לו קצבה חודשית חלקית כמשמעותה בסעיף 201(א). סכום שיחסו להפרש כאמור בפרט 5 בטור ב' הוא כיחס שבין אחוז דרגת האי-כושר להשתכר בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק ובין מאה. 7. תוספת המשתלמת לפי הסכם בדבר תשלום תוספת לזכאים לקצבה מיוחדת ולגמלת ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף." 5,341 שקלים חדשים". לשמחתנו אין הרבה ילדים שעונים להגדרה האחרונה. זה גם ילדים וגם מבוגרים. 408 ילדים. אני רוצה להציג את התיקון שאנחנו מבקשים להכניס. חשוב לי להעיר שגם שר האוצר אמר שמבחינתו כל הילדים צריכים לקבל ולכן אנחנו הצטרפנו להצעת היושב-ראש. אני שמח שהצטרפתם להצעה. - - - של חוק הביטוח הלאומי מאפשר לאוצר ולביטוח הלאומי להיקשר בהסכם ולתת הטבות שלא ניתנות דרך קבע לפי חוק הביטוח הלאומי. באופן רגיל, אם לא נקבעת הוראה אחרת, כל תשלום לפני ההסכם אמורים לראות אותו כהכנסה. ואז יכול להיווצר מצב שבו אנשים שאולי יהיו זכאים להבטחת הכנסה או להטבות אחרות שמותנות במבחני הכנסה, תשלום המענק ישלול מהם את אותן ההטבות. כדי להימנע ממצב כזה, ומאחר שבכוונת הממשלה להביא בקרוב הסכמים שניתנים בשל משבר הקורונה, אנחנו רוצים להכניס הוראה לחוק שתאמר שכל מענק או תשלום שישתלם לפי סעיף 9 בשל משבר הקורונה לא ייחשב כהכנסה אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם.

אקריא את התיקון ואם יהיה צורך בתיאום נוסח נעשה זאת. אציין גם שמאחר שהחוק הזה שהבאנו הוא הוראת שעה, אז התיקון שאנחנו מבקשים להכניס הוא תיקון קבע. צריך יהיה להעביר את זה בנוסח. טלי, אם כל ההוראות שקשורות - - - מה לגבי 112% נכות? איפה זה? את יצאת החוצה, היא קראה זאת. דרגה 112%, זה לא נמצא. 112% זה מה שבפרט 4 פסקה 1. ניקוד 8 9 זה 112%? במצב הקיים. זה 490 שקלים. אולי הביטוח הלאומי יכול להסביר זאת יותר טוב. כן, שלא נפספס אותם. אנחנו נעשה את זה כהוראת שעה. הקריאי את זה. "בחוק הביטוח הלאומי, בסעיף 406, לאחר סעיף זה יבוא: ג. מענקים שישולמו לפי הסכמים שנערכו לפי הוראת סעיף 9 בשל ההשפעות הכלכליות של נגיף הקורונה החדש, לא ייחשבו כהכנסה לעניין - - - אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם". אז זה רק לגבי התוספת - - - מאיר, היא רוצה לשאול אותך שאלה, תתרכז. אני רוצה לברר לגבי אחוז הנכות של 112, איפה זה נכלל בדרגות? זה בין 8 ל-9 או 5 9? זה באי-תלות של 8 9 נקודות. זו הדרגה החדשה של 112%. אז הם גם נכללים בתוך המענקים?

זו דרגה חדשה שהוכנסה. איתן פלג, בבקשה. נכון להיום יש דרגת תלות לילד נכה שנקראת "ילד שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת" מדובר על 5 9, זאת אותה הדרגה. 5 9 זקוק לעזרה רבה. עכשיו במקום לעשות את הדרגה של 112 לכל הדרגה הזו של 5 9, חתכו אותה ונתנו רק ל-8 9. וגם מחילים את זה רטרואקטיבית. עכשיו, ילד שקיבל 7, האבא לא ערער, כי 7 זה כמו 9. עכשיו אומרים לו שרטרואקטיבית הוא לא יקבל אבל 8 כן יקבל. לדעתי זה תיקון לא נכון וגם מוחל רטרואקטיבית ופוגע בילדים. צריך להחיל את זה לגבי 5 9. בסדר גמור, דבריך נשמעו ונרשמו בפרוטוקול. כשנדון בתיקונים נדון בזה. אי-אפשר לדון בהכול. אני עוד לא הצגתי את ההסתייגויות. הסתייגויות בפועל? את רוצה שנקריא אז נקריא. באמת ניתן מענה חלקי לדברים שהעלית. מבחינת ההסתייגויות ששלחה חברת הכנסת היבא יזבק בשם הרשימה המשותפת, ההסתייגות הראשונה נוגעת לנושא של תלות הילדים.

בנוסח הצעת החוק, מדובר רק בילדים שמקבלים 8 9 נקודות במבחן התלות. ברשימה המשותפת מבקשים שזה לא יהיה 8 9 אלא 5 9. כך ביקש גם עורך הדין פלג. נצביע על הסתייגות מספר 1 של חברת הכנסת יזבק בשם הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, אין לא אושר. ההסתייגות לא נתקבלה. ההסתייגות השנייה נוגעת לקבוצה - - - אנחנו נעשה את זה בהמשך, אלא אם את רוצה לדבר על זה במליאה. נגיד שזה עובר במליאה ומגיע שוב לפה, הם לא יקבלו את הכסף שלהם בחודש זה. חברת הכנסת, חשוב לנו שזה יעבור היום. גם לי מאוד חשוב, אני לא רוצה לעכב את זה. הכול בסדר, תעלי את זה במליאה. עוד הסתייגות של חברת הכנסת יזבק בשם הרשימה המשותפת. אותה קבוצה של 64,000 ילדים. היא מציעה לתת להם בשתי מדרגות. מי שהוא 100% מקצבת יחיד מלאה יקבל 326 שקלים חדשים, ומי שהגמלה שלו היא 50% מקצבת נכות מלאה יקבל 163 שקלים חדשים. אז הם קיבלו 1,000 שקלים מענק. אז לא נצביע על זה. חשוב להבהיר שזה 1,000 לשנה. אז אני כן רוצה להצביע על ההסתייגות. לפי מה שאני מבינה מהמוסד לביטוח לאומי, ההסתייגות הזו היא הסתייגות תקציבית. היא תעבור למליאה ונצטרך להעביר את זה בתקציב. נצביע על ההסתייגות מספר 2 של חברת הכנסת היבא יזבק והרשימה המשותפת.

מי בעד?

ההסתייגות לא נתקבלה. אני רוצה להגיד משהו לגבי הצעת טלי ארפי מהאוצר. היא ביקשה שלא יראו במענקי הקורונה כהכנסה. דבר ראשון: אלו הסכמים שעוד לא באו לעולם, הם עוד לא נכתבו ואנחנו לא

אבל אנחנו עושים פה הוראה שאומרת שכל המענקים שיגיע לוועדה לא ייחשבו כהכנסה. אנחנו באים להיטיב. אם לא נעשה את זה - - - תכניסי את זה עכשיו,

אז זה כהוראת